המשרד שעובד מולם הוא לא משרד התיירות. אנחנו נמדדנו על תיירות נכנסת ולשמחתי לא על תיירות יוצאת, למרות שגם שם נשברו שיאים. אני מסכים עם כל מה שנאמר פה על הצורך לחזק עכשיו את תיירות הפנים ולדאוג לחופשות בישראל. אני מבין את המצוקה של הסוכנים, ואנחנו נעשה הכל כדי לסייע. רק צריך לזכור למשרד התיירות אין רגולציה. הוא לא טיפל בשנים האחרונות בסוכנים. היתה שם פריחה גדולה. זה כואב מאוד. אנחנו נצטרך יחד עם משרד הכלכלה למצוא איך מסייעים לעניין הזה כי ברור שזו פה שוקת שבורה, הרבה אנשים שהם בחוץ, וכל הסיוע הרוחבי שדובר עליו אתמול, ואני מקווה שבאמת יהיה ברור וממוקד, אמור לתת לזה מענה. אני אומר עוד פעם אנחנו נעשה הכל, אבל צריך לזכור זה לא היה במנדט שלנו. הם הסתדרו לבד, בניגוד למארגני התיירות, מורי הדרך, מלונות וכו'. אבל שוב צריך לזכור זה לא אצלנו. זה לגבי הסוכנים, וטלי יודעת את זה. דבר שני זה לגבי טבריה. זו עיר תיירות, אבל היא במצב שונה מאוד מאילת. היא ירדה ממפת התיירות המקומית כמעט לחלוטין. היא בנויה רק על תיירות צליינית, שכל ההערכות מראות שהשיקום יהיה יותר קשה והוא ייקח יותר זמן, והוא תלוי בטיסות ותלוי במתי התיירות הצליינית שצריך לזכור, במציאות הקשה שאנחנו נמצאים בה היא יותר מבוגרת, יכול להיות שייקח לה יותר זמן לחזור ולטוס במטוסים. לכן, טבריה תצטרך מענה מיוחד. אני הייתי שם לאחרונה עם ראש העיר הממונה, מוני מעתוק. אני חושב שיש לנו תוכניות מצוינות לטבריה, ויש תקציבים בעיקר לתשתיות. אנחנו עובדים שם כבר על פתיחת לשכת תיירות, אנחנו מנסים להחזיר את טבריה, כי ברור שהאתגר הגדול שעומד לפתחתנו הוא להחזיר אותה למפת תיירות הפנים ולהחזיר את הישראלים לטייל בה. עם קצת תיקון תשתיתי שם ואחרי הרבה שנים של חוסר יציבות פוליטית שיש שם בצורה רצינית לעיר אז אני מקווה שנעשה את זה. אבל ההערה היא נכונה. טבריה היא עיר שמאוד צריכה את הטיפול הממוקד הזה, ואנחנו נעשה את זה. אדוני יושב-ראש הוועדה,

תודה לכם על הדיון החשוב הזה. במאמר אחד מוסגר של עמדת הארגונים העסקיים בכלל בישראל התוכנית שהוצגה אתמול מביכה. הוצגו 80 מיליארד שקלים, אין בהם גם לא 40 וגם לא 20, לצערי. אנחנו עדיין נמצאים בזריית חול על מה הולכים ואיך מסייעים לענפי המשק בכלל. אני רוצה להגיע למלונאות. הענף שלנו הוא ענף שסגור היום ב-98%. 95% מהעובדים שלנו בבית, וכשסוגרים מלון זה לא לסגור וללכת, לקשור אופניים לעץ. כשסוגרים מלון צריכים עדיין להחזיק שם שומרים כי אחרת תהיה פריצה וביזה, צריכים עדיין להחזיק אנשי תחזוקה כדי לשמור על המערכות פועלות וחיות כי אחרת הנזק יהיה יותר גדול מהתועלת. צריך לזכור: כשיש לנו כענף בין 150 ל-200 מיליון שקלים בחודש הוצאות שוטפות, מהם אפשר להוריד את הארנונה, ובאמת ההחלטה על הארנונה מקלה עלינו. אני לא בטוח שזה יעזור כרגע על שלושה חודשים, נגיע לגשר ונעבור אותו. בינתיים זו החלטה נכונה וטובה. הענף שלנו מחייב התייחסות שונה, כי עדיין יש שכירויות, ועדיין יש עובדים והיינו רוצים לראות פתרון לפי מתווה "צוק איתן",

הפרשי מחזורים בניכוי לפחות הוצאות, וזה דבר שנגיע אליו במוקדם או במאוחר, רק הוודאות חשובה לנו מאוד מאוד. זה ענף שההתאוששות שלו תהיה מאוד מאוד איטית. תיירות הפנים נכון, תכסה על חלק מהצרה, אבל אנחנו לא נראה פה מהר מאוד בתקופה הקצרה,

תיירות חוץ, וכאן כדי לדחוף, אם מדברים על לדחוף את תיירות הפנים הייתי מעביר את הפטור ממע"מ שיש לתיירות חוץ לתיירות פנים עד אשר יעבור זעם, כדי שנוכל גם לתמוך בתיירים שלנו ולדחוף את הישראלים לתוך בתי המלון, כשהמדינה תיתן את חלקה דרך המע"מ. רעיה עדני דיר על 5 מיליארד שקלים לענף התיירות. אני מאוד מאוד שמחתי לשמוע את זה. אני אשמח לקבל לו"ז מסודר על התוכניות הללו, לאן הולכים 5 מיליארד השקלים האלה, מתי נראה אותם, ואיך הענף יוכל לקבל צינור חמצן דרך 5 מיליון השקלים הללו. לגבי משרד התיירות היינו רוצים לראות מיליארד שקלים שעוברים אל המשרד. אמיר, רק כדי להבהיר 5 מיליארד שקל מענק לעסקים. כשאת אמרת 5 מיליארד שקל, את מתכוונת לקרן? לקרן ההלוואות?

למענק. כללי לכל העסקים במדינת ישראל. מענק - - - שיחולק לעסקים לפי היקף העסקת העובדים שלו. טוב, אז כנראה שהתכוונתם למשהו אחר. אני מצטער כרגע לשמוע את זה. אבל בואו נדבר על 5 מיליארד שקלים.

הוועדה הציעה,

לחלק מיליארד שקלים לכל משרד רלבנטי כדי לתמוך בענפי המשק, ביניהם מיליארד שקלים למשרד התיירות. אם משרד התיירות היה עומד היום עם מיליארד שקלים הוא היה יכול לפתור למלונאים את הדימום בשלושת החודשים הקרובים והיה יכול לפתור את הבעיה של הסוכנים, והיה לו גם כסף לשיווק. זה נכון להעביר את זה וזה נכון להעביר את זה כמה שיותר מהר, רק הבעיה היא שכאשר מקבלים החלטות ומוציאים אותן מהכוח אל הפועל יש הבדל זמנים גדול מדי וזה הורס לנו את הוודאות ולפעול - - -. בינתיים, כשתבואו עם הכסף לא יהיה למי לתת אותו. לכן אני חוזר שוב לנושא של הצעת חוק. אם לא תהיה ברירה בסוף, אגף התקציבים, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, יפעל רק כשיש איום של הצעת חוק. אז רבותיי, אל תגיעו למצב הזה. תפתרו את הבעיה, ואל תספרו סיפורים ותרימו רימוני עשן. תודה רבה. דבר ראשון כבוד היושב-ראש, תודה רבה על ההזדמנות ועל הישיבות החשובות האלה בתקופה הזו. בשם המסעדנים מכל רחבי הארץ, אני רוצה רק להבין. העלו פה כל מיני טענות וסוגיות, אני תומך גם בדבריו של חברי,

מהמלונאות. יש הרבה מאוד הוצאות נילוות וזה שהעסקים נסגרו זה לא אומר שהפעילות הכלכלית שלהם נגמרה, להפך. היא רק עכשיו מחמירה, גם לאור מצב החומרה באשראי הבנקאי ועוד כהנה וכהנה. כולם מכירים. אני הייתי רוצה לדעת מהאוצר, לשמוע, איך אפשר, ואני יודע שהאוצר עסוק ואני יודע שכוונתם טובה, אבל מניסיוני רב השנים אני גם יודע ויסלחו לי כולם, בדרך כלל הם מפספסים בגדול כשזה מגיע להורדה לשטח. בכותרות זה יפה, בתכלס זה לא פוגע. יש פה אנשים, והמשבר הוא משבר עולמי. הודיעו שהולכים לתת את הכספים.

רוצה לדעת מה המנגנון ומי האנשים שישבו סביב השולחן כדי לקבוע בסופו של דבר מה המנגנון ואיך הכסף מחולק, איך הוא יורד לשטח, איך הוא מגיע לחשבונות של בעלי העסקים. ההרגשה שלנו היא שהסיוע הוא בסכומים מאוד גדולים ובפועל רוב התעשייה ורוב המגזרים במיוחד המגזר שלנו, שנפגע מאוד בצורה חמורה, בסוף לא יראה שקל אחד של פיצוי, אבל תמיד יגידו לו נתנו. אז בבקשה, אני אשמח לדעת איך המנגנון הזה הולך לעבוד, ואם אנחנו יכולים, בעלי העסקים והארגונים, לשבת שם בשולחן בוועדה ולקבוע יחד יד ביד את המנגנון כדי שבאמת הכספים יעברו. נמצא אתנו על הקו מרק כנצלסון מעמותת תיירות מרפא. בבקשה.

שומעים אותי? תודה רבה על ההזדמנות לדבר על הנושא. ענף תיירות מרפא מביא לפחות פי 4 יותר כספים. כל תייר מרפא שמגיע, יותר מאשר תייר רגיל מתגמל גם את נושא התיירות וגם את מערכת הבריאות של מדינת ישראל. נפגענו ראשונים. מ-12 למרץ אסור להביא לפה תיירי מרפא לבתי החולים. חלק מהתיירים שהיו כבר באמצע הטיפולים או בתחילתם אסרו עליהם לקבל טיפולים, אלה שהגיעו עוד לפני 12 למרץ. היתה מצוקה מאוד גדולה לחולים הללו. חלק מהם חזרו לביתם בלי שקיבלו טפול רפואי כלל, ולא היו בסיכון או בחשד של הידבקות בקורונה. חלק מהם גם היו מוכנים להישאר בישראל ולעבור שבועיים של בידוד מצב מאוד מתסכל. חובה לציין שאנחנו האחרונים שנתחיל להביא לפה תיירי מרפא, מהנסיבות הברורות שאנחנו מבינים עכשיו שמשרד הבריאות לא נותן לתיירי מרפא להיכנס לבתי החולים במדינת ישראל עכשיו. אני רק מבקש דבר אחד: אנחנו חייבים להיות חלק אינטגרלי של מקבלי עזרה במשרד התיירות ובמשרד האוצר. אנחנו נעזור למערכת הבריאות של מדינת ישראל להביא את הכסף הדרוש, כשאנחנו מבינים עכשיו עד כמה המערכת הזו פגועה והיא במצוקה. חייבים להתייחס אלינו כי זה ישתלם. אלפי עובדים יושבים בבית, לא עובדים כלל, ומחכים עד שיעבור המשבר הזה. אני מאוד מבקש התייחסות לחברות תיירות מרפא כי זה מאוד חשוב למערכת הבריאות של מדינת ישראל. תודה. קודם כל תודה רבה על הישיבה החשובה. הייתי קצת מוטרד לפני הישיבה ואחרי הישיבה אני הרבה יותר מוטרד כי אני לא רואה לאן אנחנו הולכים, ואני ממש לא אופטימי. איך אמרו פה הרבה מהדוברים? אנחנו כנראה הראשונים שניפגש במידה והמשבר יסתיים בהקדם, נוכל להיפגש עם כל אותם אנשים שירצו לצאת קצת מהבית ולתת לילדים שלהם קצת נופש וקצת בריאות נפש. השאלה אם אנחנו נשרוד פה אחרי המשבר, זו השאלה. אני חייב להגיד לכם שעם כל התוכניות הנהדרות וכל השיווק הנהדר בחדשות הערב, בסופו של דבר כששאלתי את רוב החברים בהתאחדות מי השיג הצליח להשיג נייר על הלוואה אחת שהמדינה טוענת שהיא נותנת, אף אחד לא הצליח. לאיפה הכסף הזה הולך? איפה הוא נמצא? למה לא יורד לשטח? למה הוא לא יורד לבנקים, למה לא יורד לאותן קרנות שטוענים שהן פורסות. איפה הכסף נמצא? אז אם כולם מדברים על היום שאחרי, לא יהיה פה מישהו שיפעל פה ביום שאחרי, ומשרד האוצר חייב להבין את זה. אתם צריכים לרדת לשטח יש פה מצוקה אמיתית של האנשים. זה דבר ראשון. כשמדברים על היום שאחרי אני מבקש. התאחדות האטרקציות מייצגת עשרות אלפי עובדים שכרגע מובטלים, יושבים בבית. אנחנו נהיה חייבים להיכלל בכל תוכנית שתצא אחרי שיסתיים המשבר הזה. אני חושב שמשרד התיירות צריך להכין תוכנית שלמה עם כל הענפים, כבר עכשיו, להגיש אותה למשרד האוצר, שמשרד האוצר יאשר את התוכנית ליום שאחרי, ולא שביום שאחרי אנחנו נעמוד ונתחיל להכין תוכניות של מה שיבוא ויקרה. דבר אחרון ונבקש תשובה ממשרד האוצר- חלק מבעלי האטרקציות הם שכירים בעלי עניין.

הם הקימו חברות, אבל הם שכירים בתוך החברה, ומאחר והם בעלי עניין לא ניתן לשלם להם כסף לא פיצויים ולא דמי אבטלה. אני מבקש לדעת מה עושים עם אותם האנשים האלה. השאלה לגבי העניין הזה עולה פעם אחרי פעם לא רק בנושא של האטרקציות. זה חלק מכל הדיל לגבי עצמאים וגם שכירים שהם בעלי שליטה שמוצאים את עצמם ערומים בסיטואציה הזו.

לגבי האטרקציות ברובם מדובר בעצמאים. כידוע יש מענק עצמאים שהורחב גם אתמול בערב. המענק הזה יהיה דרך רשות המסים שכבר יושבת היום לגבש את האופן שבו יצטרכו להגיש את הטפסים ולקבל את המענק. היום היא יושבת לגבש? מדברים על זה שלושה שבועות. זה נכון שייקח זמן בגלל מגבלות ביורוקרטיות עד שהמענק הזה ישולם, אבל המענק הזה יעבור דרך רשות המסים, יצטרכו לגשת ולקבל מרשות המסים ולהגיש אליהם את החומרים הרלבנטיים. לגבי האופן שבו יעבדו הקרנות הדברים האלה מגובשים על ידי אנשי מקצוע. המתווה יפורסם בימים הקרובים, גם של המענקים וגם של הקרנות, ואני בטוחה שכולם יוכלו לגשת ולהעיר הערות. במידה ויהיו דברים שנאלץ לתקן נתקן אותם. יש עוד משהו שלא התייחסתי אליו? להבנתי התייחסתי להכל. לא לגבי המסעדות, לא לגבי תיירות מרפא. המסעדות מקבלות מענה כמו ששאר ענפי התעשייה. זה באמת יותר בעולמות של משרד הכלכלה ופחות בעולמות של משרד התיירות שבאופן מסורתי לא התייחס לכך. אנחנו ערים למצוקה הקשה של - - - הבעיה היא שגם משרד הכלכלה לא מתייחס למסעדות. אם תוכלו להגיד באמת איזה ענף אחראי על ענף המסעדנות? להבנתי משרד הכלכלה. אני אשמח להתייחס. אני חושבת שהמענה, גם שהזכיר יו"ר התאחדות המסעדנים, להבנתי הבעיה המרכזית היא שהם לא הצליחו להבין את הפירוט של תוכנית הסיוע. אנחנו בתוכנית הסיוע לגמרי נותנים מענה ומתייחסים גם אליהם. אני מציע שמשרד האוצר ישיק עכשיו תעבדו על תוכנית, כי אתם עובדים בעיקר על תוכניות, על תוכנית לקורסים כדי להבין את התוכניות שמשרד האוצר מפרסם, כי אף אחד לא מצליח להבין אותן. אולי ניתן תקציב לקורסים להבנת התוכניות שמשרד האוצר מפרסם. אנחנו צוחקים, אבל אנשים יושבים בבית ולא יודעים מה יעלה בגורלם. אתם מספרים שהתוכניות נהדרות והנתונים והקולות בשטח מראים אחרת. אני מבינה את המצוקה הקשה. אנחנו מנסים לעשות את המקסימום בשביל לנסות ולהבהיר כמה שאפשר את התוכניות. זה דורש התנהלות מיוחדת של הממשלה. המשבר הזה הוא משבר בלתי צפוי. אבל אם זה דורש התנהלות מיוחדת של הממשלה אתם חייבים לבזר סמכויות. אתם לא יכולים להשאיר - - -אתם לא מצליחים לעמוד בעומס הזה. אתם לא תצליחו גם. אני אומר את זה עוד הפעם לך, ולך זה לממונה על התקציבים, שאת שלוחתו. אני אומר לכם את זה אתם צריכים גם לרכז את הסמכויות בנושא קבלת ההחלטות ולקבל החלטות, ואז לבזר את הסמכויות ולתת למשרדים לעבוד. יש לכם מנכ"לי משרדים. יש לכם אנשים שיודעים לעבוד. משרד התיירות יודע יותר טוב מכם איך לתמוך בענפי התיירות. תנו לו את התקציב, הוא יתמוך. משרד הכלכלה יודע איך לתמוך בענפי התעשייה. תנו לו את התקציב הוא יתמוך. ואתם תישארו, באמת, עם מה שנופל בין הכיסאות. אבל אתם מנסים לנהל את הכל דרך אגף התקציבים.

חד משמעית מדובר בגוף מטה. אף תקציב לא ייצא דרך אגף תקציבים. אין לנו בכלל מנגנון כזה.

אף תקציב לא יוצא דרך אגף תקציבים אבל אף משרד לא יכול להוציא שום דבר בלי שאתם מאשרים לו. או דרך רשות המסים, או דרך משרד הכלכלה, או דרך משרד התיירות חד משמעית, מי שיבצע כל אחת מהפעולות שהזכרתי, הם יהיו המשרדים הרלבנטיים. שני דברים מכיוון שאנחנו מכירים את משרד האוצר היטב אנחנו בעצמנו מכינים עבודה מעמיקה, יסודית, באמצעות חברת דה לויד על כל כלי הסיוע שענף התיירות ותעשיית התיירות תצטרך,

גם הזכיר את זה הנציג מהאטרקציות וגם חברת הכנסת מיכל שיר שאלה על זה בכל מה שקשור לסיוע על פי ענפי תיירות, כל אחד לפי הצורך שלו אין דומה מארגן תיירות לסוכן נסיעות, למורה דרך לאטרקציות כל אחד מהם יש להם צרכים בכירים ודרישות אחרות, ואנחנו נגיש תוכנית מפורטת שאנחנו עובדים עליה היום, בתקווה שמשרד האוצר יסכים לקבל אותה ולהיעזר בה. זה בנוגע לעניין הזה. חשוב להגיד, כי אנחנו כן עם האצבע על הדופק גם כל מה שקשור למדינות אחרות. שמעתם את הסקירה שעשינו. אנחנו באמת בודקים מה אפשר לעשות, ואנחנו מקווים להיות מסוגלים לתת את המענה הזה לענפים השונים. לפני הסיכום מנכ"ל משרד התיירות רוצה לומר משהו? אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו ברגע קריטי, שאם נתעשת ונדע להציב יעדים ותקציבים מידיים ולשמר את התשתית שנבנתה פה בעמל רב ולסייע לתעשייה הזו שהיא באמת חזקה, אופטימית, אבל חייבת היום את גלגלי ההצלה הממוקדים כדי שאנחנו נוכל להיות בטוחים שאנחנו צולחים את המשבר הזה. צריך לזכור שזה ממש לא דומה לשום תעשייה אחרת. החזרה פה תהיה איטית, תלויה במה שיקרה בעולם, ולכן חשוב לנו תקציב גדול, ובכוונה נתתי דוגמה במרכז ההשקעות של סדר גודל של 200 מיליון שקל כדי לשמור פה את עבודות התשתית שכבר עובדות. אנחנו נצטרך פה מענה. הוזכרו פה מסעדות, סוכני נסיעות - הם לא במנדט שלנו. אנחנו מול המסעדות אבל עושים את כל פעילות קידום המכירות שלהם בחו"ל לאורך השנים ואנחנו נרצה לעשות את זה הרבה יותר כשיגמר המשבר, או כל כלי סיוע אחר מול משרד הכלכלה, הרשות לעסקים,

כמו ששמעתם פה התחלנו עבודה מאוד גדולה של חברת ייעוץ בין-לאומית שתיתן לנון פה מענה לכל הצרכים, יחד עם כל הנתונים ששמעתם מה WTO שזה ארגון תיירות העולמי, אבל בסוף נדגיש פה באמת חשוב שהוועדה תקרא למשרד האוצר ולאגף התקציבים פה להעמיד תקציב למשרד התיירות, גדול, כפוף לתוכנית שתוגש אליהם בקרוב, בכדי שאנחנו נסייע לתעשיית התיירות, למלונאים, למארגני התיירות לצלוח את התקופה הקשה שנקלענו אליה. תודה, אמיר. אני רוצה לסכם. ראשית, תודה לכל מי שהשתתף בדיון ולקח בו חלק. אני חייב לומר שדווקא בדיון הזה- אולי מפה צריך להוציא גם למשק מסר של תקווה. כל הזמן מספרים לנו על האסון הכלכלי, והאסון הכלכלי המשק הישראלי יידע להתאושש מהמשבר הזה. אפשר לצאת ממנו. צריך לתת אופק לציבור, אופק לאזרחים, אופק למגזר העסקי והכלכלי. לשמוע כל הזמן רק שאנחנו בפני אסון כלכלי, אסון כלכלי זו לא תוכנית עבודה. אפשר להגיד שיש כאן משבר כלכלי זה ברור לכולם כשכל העסקים סגורים, אבל עם תוכניות נכונות ועבודה נכונה יש כאן הזדמנות גדולה. אני מסכים עם מה שאמר מנכ"ל משרד התיירות שדווקא בענף התיירות, ישראל היא למודת משברים מכל מיני אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים, יש לנו את היכולת לצאת מהמשבר הזה מאוד מהר ואולי להיות צעד אחד קדימה לפני כל העולם עד שהם יתעוררו ויבינו איך יוצאים מהמשבר הזה. אבל בשביל זה צריך ממשלה מתפקדת ותוכניות, ותוכניות שכוללות גם תוכנית יציאה מהמשבר. אי אפשר רק להגיד אנחנו עושים עכשיו רק תוכנית להתמודדות מיידית עם המצב. חלק מההתמודדות המיידית היא שרטוט נתיב היציאה. כל מי שמחובר עכשיו בזום אלינו, כל מי שצופה בוועדה באתר האינטרנט רוצה לדעת מה היא תוכנית היציאה מהמשבר, שברגע שההגבלות יתחילו לרדת איך אנחנו יוצאים מהמשבר, וכן מה יתנו לענפים, איזו תקווה יתנו לענפים, איזה אופק יתנו להם, שהם יוכלו להיות עם חיים קצת יותר קלים בשנה הקרובה כדי להתאושש מהמשבר הזה. כדי לעשות את זה חייבים לבזר סמכויות. אני קורא לאגף התקציבים לבזר את הסמכויות שלו לכלל משרדי הממשלה, ובוודאי למשרד התיירות. צריך להעניק תקציב של סדר גודל 700 מיליון שקל אם אני לוקח את הדרישות ששמענו פה מהשטח וממנכ"ל משרד התיירות שיועברו למשרד התיירות, כדי שמשרד התיירות יפעל על פי התוכניות שלו. אגף התקציבים לא יכול לנהל את המדינה. צריך לתת למשרדים לפעול. 700 מיליון שקל בהתאם לתוכניות אני בטוח שמשרד התיירות מספיק מקצועי, מספיק אחראי כדי לדעת איך להוריד את הכסף הזה לשטח לאורך תקופה של סדר גודל של שנה, כולל שיווק, ולתת אופק לעסקים, כולל מתן אלטרנטיבה בעסקים מסוימים בתנאים מסוימים כן להפוך את החל"ת למענק לעסקים כדי שהם ישמרו את העובדים. לנו חשוב שהעובדים האלה יידעו שיש להם מקום לחזור אליו מייד בגמר המשבר. אמיר, אני רוצה לפנות אליך פה תרימו את הכפפה במשרד התיירות, קחו את ענף המסעדנות מתחת לכנפיים שלכם. הענף הזה יתום. אין לו אבא ואין לו אמא, זורקים אותו ממשרד למשרד. זה ענף ענק שמגלגל סכומי עתק, וכמו שהוא נכבה מהר בתקופה הזו הוא גם הראשון שיידלק מהר. אגב, בדיוק כמו ענף התיירות. ואין תיירות אם אין מסעדות. אף תייר לא יבוא לתל אביב אם אין לו את הסצנה של הברים ושל המסעדות והיכולת לבלות שם. גם באילת יודעים את זה מצוין, גם בטבריה יודעים את זה מצוין. קחו את הענף הזה מתחת לכנפיים שלכם, שימו תוכנית על השולחן. אני חושב שצריך להגדיר אותו כענף שנמצא תחת משרד התיירות. יש לנו דרישה נוספת לאגף התקציבים. אחד, תעבירו בבקשה את כל התוכנית המקיפה. אתם אומרים שיש כזאת, שהיא מפורטת תעבירו אותה בבקשה לוועדת הכספים. אנחנו נדאג להפיץ אותה גם לחברי ועדת הכספים וגם לחברי הכנסת. אנחנו מוצפים בפניות של אנשים שלא יודעים מה מהגיע להם ומה לא. לעשות הודעה לעיתונות זה לא הסברה לגבי תוכנית חילוץ. תעשו הסברה לגבי התוכנית הזו. אנחנו מבקשים שהתוכנית תהיה מפולחת לפי ענפים. אנחנו רוצים לדעת מה התוכנית לענף התיירות, ואנחנו גם נרצה לדעת מה התוכניות לענפים הנוספים. אי אפשר לעשות את זה רק ברמה הכוללת אלא באמת גם מה כל ענף מקבל ואיך הוא יוצא מהמשבר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:50